אני פותחת רשמית את ישיבת ועדת העבודה והרווחה. 28 בפברואר 2022, כ"ז באדר א' התשפ"ב. השעה היא 10:30. ממשיכים לעסוק ולדון בהצעת תקנות שוויון זכויות לאנשים

2021. החלפנו כמה מילים לפני תחילתו של הדיון הזה באופן רשמי עם אנשי משרד הביטחון והנגישות שיושבים כאן הבוקר הזה על רקע